עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הארכת כביש 6 לצפון תקצוב, תכנון, ביצוע ומודל הפעלה. אני מברך את חברתי, חברת הכנסת יעל רון בן משה, שיזמה את היום החשוב הזה, יום הגליל. במסגרת דיונים והרבה מאוד ועדות היום, גם הדיון הזה עולה כאן בוועדת הכספים. כמובן ברגע שיעל פנתה אלי, הסכמתי מיד.

את הנוכחים כאן בוועדה, את ראש עיריית עכו שמעון לנקרי, את ראש עיריית מעלות תרשיחא חבר שלי ארקדי פומרנץ, איל שמואלי מכפר ורדים, תודה רבה שבאתם. הגיע

אני חושב שכל הנושא הזה של פריפריה ומרכז, אנחנו מדברים עליו כל כך הרבה שנים. יש שתי תפיסות תפיסה אחת אומרת: בואו נחבר את הפריפריה למרכז, תפיסה שנייה אומרת: בואו נהפוך את הפריפריה

אני חושב שהתפיסה הנכונה היא שילוב של

אבל גם חייבים לאפשר גישה ועורקי תחבורה ראויים בין הפריפריה למרכז, כדי שבסופו של דבר לא ייווצרו לנו שלוש מדינות,

אני אתן ליוזמת הדיון יעל להציג את הנושא, ואחר כך

תודה לחברים שהגיעו מהגליל המערבי ידידי שמעון לנקרי והחברים הנוספים. אנחנו היינו יחד פה בשנים 2016 ו-2017 בימי הגליל הקודמים. היינו שותפים גם יחד להחלטת הממשלה 2262, שהתקבלה ב-2017 לפיתוח מחוז הצפון וחיפה. אני אומרת "היינו שותפים", כי נדחקנו אז לאיזושהי קרן פינה, הבנו שהמצבעה במשרד האוצר עבדה שעות נוספות ושזה סוג של ישראבלוף, אבל לא היתה לנו יותר מדי ברירה אלא לזרום עם זה. מבקר המדינה אמר את דברו על החלטת הממשלה הזו בדוח שהוא פרסם בשנת 2021. הוא אמר שלא היה שם שום דבר חדש, וגם במעט שהיה חדש, הרוב לא יושם. אנחנו מברכים על כל שקל ועל כל השקעה שיושמה, אבל אנחנו בשנת 2022, ובכל מקרה הגיעה העת להחלטת ממשלה חדשה לצפון. אני מברכת את הממשלה, שרק שלשום אישרה החלטה לגבי השקעות בנגב המזרחי, השקעה משמעותית של 400 מיליון שקלים, גם השר שותף לה כמובן, אבל אני חושבת שהגיעה העת להשקעות בצפון. היום בבוקר התראיינו לגלי צה"ל, שאלו אותי כמה זמן לוקח לי להגיע מהבית. אני מתביישת להגיד, אני מתביישת להגיד כמה זמן לוקח להגיע מאזור מעלות תרשיחא לירושלים בבוקר, אבל כדי להיות פה בתשע בבוקר, אני כמובן יוצאת בשעות החושך, לא משנה אם זה שעון קיץ או שעון חושך, ולי יש את היכולת. אנחנו צריכים לזכור, כשאנחנו עוסקים פה בנושאים האלה, לדבר כמו מי שאין להם את הפריבילגיה להשאיר שלושה ילדים ישנים בבית ולצאת ליום עבודה כדי לקדם ולשפר את המקום שאנחנו חיים בו או פשוט כדי להתפרנס. לוקח לי ארבע שעות, ואני לא נוסעת ברכבת, מכיוון שבערב אין רכבות חזרה לצפון. אני לא יודעת איך אני אחזור מכאן, אני יכולה להגיע מקסימום עד תל אביב, ואחר כך אין יותר איך להגיע לצפון. אנחנו תלויים בכביש 6 כעורק חמצן ראשי לצפון. ללא הכביש הזה, אנחנו מאוד מאוד מתקשים לקיים את החיים שלנו בצפון. אני הראשונה שרוצה גם שתהיה תחבורה ציבורית משמעותית, אבל גם התחבורה הציבורית הזו תיסע בסוף על כביש 6, על תשתית כבישים. לא תהיה לנו רכבת כבדה או רכבת קלה בכל עיר ובכל יישוב. אנחנו צריכים תשתית כבישים שהיא בסיסית. כביש 6 יש אותו כבר בכל מקום בארץ, מלבד מהגליל המערבי. לשמחתנו, הגליל המערבי נמצא בתנופת בנייה, לשמחתנו לא רק כתושבי הגליל, לשמחתה של מדינת ישראל שתמנה תוך 25 שנים למעלה מ-15 מיליון בני אדם. המדינה לא תוכל להרשות לעצמה ש-11 מיליון, 12 מיליון איש יגורו במרכז הארץ. זה לא יעבוד, המדינה תקרוס לתוך עצמה. הגבולות שלנו יהיו חלשים ביותר, אי אפשר יהיה להגן על הגבולות, ומרכז הארץ יקרוס תשתיתית. 11 מיליון איש שגרים במרכז הארץ זה לא יעלה על הדעת. הגליל והנגב הם העתיד של מדינת ישראל, וכל החלטה שנקבל פה היום היא למעשה השקעה, וכל אלטרנטיבה תהיה יקרה יותר מההשקעה הזאת. לגבי כביש 6 עצמו, התקבלו החלטות בעבר, שעברו תכנונית ועברו תקצובית, וזה לא קורה. אנחנו מדברים היום על איזשהו סיבוב פרסה, שעשה משרד התחבורה. הצטערתי לשמוע שמנכ"לית המשרד היתה פה בדיון קודם בוועדת הכלכלה ולא נשארה לדיון החשוב הזה. אם אני מבינה נכון, כדי להאיץ את התכנון, כפי שהיה אמור להיות במקור אני לא מבקשת האצה נוספת צריך להחזיר את 60 מיליון השקלים שנלקחו מהסעיף התקציבי הזה. נשדדו, נשדדו. כבר היתה עליהם החלטה, הם כבר תוקצבו לתכנון וסיום התכנון לקראת תחילת ביצוע, כולל המכרזים הראשונים להחזיר את 60 מיליון השקלים האלה. אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו נאבד שנה נוספת. אין למדינת ישראל ולגליל את השנה הזאת. אנחנו נעמוד שם בתוך פקק אין סופי, אני מקווה שנציגי משרד התחבורה יוכלו להעיד, שבשיחות במשרד התחבורה אומרים: הגליל המערבי נמצא בקריסה תחבורתית כבר היום. כבר היום, על מה? על 60 מיליון שקלים שיכולים להאיץ את התכנון, כפי שכבר הוחלט? הדבר האחרון בהקשר הזה, אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר על מודל ההפעלה של הכביש, הוא ישפיע גם על איך שמבצעים אותו. אם המדינה תוציא אותו במכרז למפעיל נוסף אנחנו נמצא שוב את ההפליה, שתושבי צפון משלמים מס צפון על הזכות לחיות בצפון. הקטעים הצפוניים, מה שנחשב היום צפוני באזור יוקנעם, הם הקטעים היקרים ביותר בארץ. בדרום המקטעים של כביש 6 הם חינמיים, וטוב שכך, כך ראוי שיהיה. ההסבר של המדינה הוא שאחרת זה מאוד יקר ואין איך לעשות את זה. יודע את זה היטב השר לנגב ולגליל, שלחיות בנגב ובגליל זה יקר, אבל זה הצורך של המדינה הזאת,

כל אפשרות אחרת היא יקרה יותר. אנשים לא יגורו במקומות האלה. להביא מים לגליל זה יקר, להביא חשמל לגליל זה יקר; להביא רופאים לגליל זה יקר, אבל זו המשימה, וגם להביא תשתית כבישים זו משימה שלנו. אנחנו צריכים לוודא שהמקטעים הבאים של כביש 6 צפון יבוצעו על ידי המדינה ויהיו חינמיים, כי זאת תשתית חיים בסיסית. אני יכולה לדבר על זה עוד הרבה, אני חרגתי כבר ממה שהקצבתי לעצמי. תודה שנתת לי את האפשרות, ואני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נצא מפה היום עם בשורה, ש-60 מיליון השקלים האלה חוזרים ונסיים את התכנון. תודה רבה יעל. השר עודד פורר, בבקשה. נשמע את ראש העיר ואז אדבר. ראש עיריית עכו, שמעון לנקרי, בבקשה. אלכס היושב-ראש, תודה על הזכות לשבת כאן, אדוני כבוד השר לפיתוח הנגב והגליל ושר החקלאות, באמת תודה. יש פה ראשי ערים שגרים בגליל המערבי או בכלל בגליל ואמרה יעל שכבר 10 שנים אנחנו בסוג של גיהינום תחבורתי, כאוס תחבורתי יום יומי. אתמול נסעתי מהאוניברסיטה העברית בירושלים לעכו שלוש שעות וחצי, אני לא יכולתי לצאת מהמכונית. אני כבר לא צעיר, לא יכולתי לצאת מהמכונית. לא יכולתי, הייתי קפוא כולי. יש כאוס תחבורתי עצום בגליל, ובגליל המערבי בפרט. לנסוע מנהריה לעכו, שזה שמונה ק"מ, ביום רגיל זה מינימום 50 דקות היום; עוד לא אמרתי ממעלות, וראש עיריית נהריה נמצא פה גם. מעכו לנהריה 50 דקות, ולפעמים ראש הלשכה שלי שהיא נהריינית אומרת לי שעה ו-20 דקות, פחות מ-10 ק"מ.

ליקוי מאורות של המדינה, ואני אגיד לכם למה. כביש 6 מגיע עד עיר מסוימת, לא נגיד עד איזה עיר, וזה בגלל קשרים פוליטיים. אני חושב שזה פשוט זוועה לחשוב, שהכביש לא ממשיך בגלל עניינים פוליטיים, ואנחנו מדברים על תכנון של 60 מיליון שקלים, שהיו במסגרת התקציב מאושרים ושנלקחו והועברו מהתקציב והועברו לכל מיני דברים אחרים, פשוט נשדדו על ידי החלטה מטומטמת של משרד התחבורה, טמטום של משרד התחבורה. מי שקיבל את ההחלטה הזאת הוא לא פחות ממטומטם. שמעון, היה מיליארד שקל שעברו למסילות העמק.

אני לא רוצה לדבר על המטרונית ועל כל הדברים הנוספים, ואני מבין את ראש מועצת שלומי נעמן שנמצא פה. חבר'ה, תבינו, יש כמעט 400,000 תושבים שנמצאים בגליל, יישובים יהודיים, יישובים מעורבים, יישובים דרוזיים, יישובים מוסלמיים, שכולם עומדים רוב הזמן שלהם בפקק. הם לא גרים בתל אביב, שאתה אומר: תשמע, אם אני עומד בפקק בתל אביב, אני גר בתל אביב, אם אני עומד ברעננה, אני גר ברעננה. אנחנו גרים בגליל, מיישבים את הגליל, חיים בגליל. לא יכול להיות שיתקבלו החלטות על בסיס פוליטי, זה דבר בסיסי. כביש 6 כבר היה צריך להיות ממומש כולו, סיימו את הקטע האחרון שלו לפני שש שנים. בשש שנים כבר היינו מסיימים את הכביש עד שלומי, ופתאום מתקבלות פה החלטות חשבנו שהממשלה, שאני באמת מאחל לה שתמשיך לקבל את ההחלטות הנכונות, התקבלו פה המון החלטות מצוינות, שתמשיך לקבל את ההחלטות, כל עוד קיימת הממשלה הזאת. זאת החלטה לא בסיסית, היינו אמורים כבר לחנוך את הכביש,

אנחנו תקועים שש שנים מסיום הקטע האחרון של הכביש עד הקטע שהיה צריך להגיע לשלומי. אני אומר את זה גם כיושב-ראש מועצת הגליל, גם כיושב-ראש מנהלת הגליל ואני גם משמש בהמון תפקידים, בהם אני רואה את זה יום יום, שעה שעה. אני מרחם על החברים שלי, שצריכים לבוא משלומי לכיוון חיפה, או ממעלות לכיוון חיפה, או ממטה אשר לכיוון חיפה. זה בלתי אפשרי. זה לא בסיסי, זה כמו אוכל. בגלל שאנחנו לא רוצים להאריך את הישיבה הזאת, ובטח חבריי ירצו לחזק את מה שאני אומר, אלכס, אני מעריך אותך מאוד וגם את השר, תעשו תיקון עיוות למה שעשה משרד התחבורה תחזירו את ה-60 מיליון שקלים, תנו בוסט לסיפור של התכנון והביצוע, אחרת כמו שאמרה יעל, אנחנו נקרוס לתוכנו. אני אהיה קצר, ואני גם לא אחזור על כל הנושאים של הצפון. אני מציע שננצל את הדיון הזה כדי להתמקד בהארכה של כביש 6. במילה אחת חשוב לי להגיב לדברים שאמרת, כן זכיין פרטי, לא זכיין פרטי,

שלי שכביש 6 הוא דוגמה מצוינת לשיתוף פעולה בין המגזר הפרטי לבין המגזר הציבורי. קצב הבנייה שלו במקור תוכנן להיות חמש שנים, הזכיין הפרטי גמר את זה בארבע שנים. אם אנחנו רוצים שדברים יהיו מהירים, זה צריך להיות כך. צריך למצוא את הדרך לתושבי הצפון כמו שנתנו בזמנו טיסות חינם, כשהיה שדה תעופה באילת, היום זאת גם בעיה אחרת.

עדיין אני חושב ששדה תעופה רמון עם פוטנציאל גדול מאוד לנגב. אני אשמח לקיים פה דיון ולהראות לכם מה הולך להיות שם מבחינת התכניות שלנו. אני מקווה שהחלטת הממשלה בנושא הזה תעבור ביום ראשון, אבל חיבור כביש 6 לצפון ספציפית כל מי שעושה את הדרך הזאת, בין אם הוא עושה אותה מדי יום ובין אם הוא עושה אותה מדי פעם, מבין שזה פשוט must. זה לא nice to have, זה גם לא ה-vision שאנחנו מובילים היום, שאומר: אנחנו צריכים להפוך את הגליל למרכז בפני עצמו. זה לא סותר, כי זה חיבור בסיסי בין אזורי המדינה. המטרה היא לא שאנשים יעבדו בתל אביב וישנו בגליל או להפך, המטרה היא שמדינת ישראל תהיה מחוברת בכל מקום ומקום. ההארכה שלו היא כסף קטן לעומת תועלת גדולה. אני יכול לומר כאן בביטחון, שכל התחשיבים הכלכליים, גם שנעשו במשרד האוצר, מראים את הנחיצות של הכביש הזה. הרי על כל כביש עושים תחשיב כלכלי, עושים בדיקה, האם נכון לעשות את זה או לא נכון לעשות את זה, אז נכון היה לעשות את זה כבר מזמן.

אנחנו בממשלה תיקנו הרבה מאוד דברים לא טובים שקרו בעבר; את הדבר הזה אני חושב שצריך לראות איך דוחפים כמה שיותר. אני חושב שדווקא פה מכיוון הכנסת, בעיקר עכשיו כשאנחנו נכנסים לתוך הדיונים על תקציב 2023, זה חייב להיות על השולחן.

תודה רבה. אני אתן עכשיו כמובן לראשי השלטון המקומי לדבר, אבל יש לי שאלה למשרד התחבורה, תחשבו טוב על התשובה. אני מבין שהכסף היה מתוקצב, לקחתם אותו בתקנה, העברתם אותו לתקנה אחרת, איך עשיתם את זה בלי אישור ועדת הכספים? אני רוצה שתענו לי בבקשה, כי 60 מיליון שקל אמורים להיות כאן על השולחן בוועדת הכספים. תחשבו טוב לפני שאתם עונים. ראש עיריית מעלות תרשיחא, ארקדי בבקשה. אני ביקשתי לדבר ראשון, אני מתנצל חבריי ראשי הרשויות, פשוט יש לי מליאת העיר היום. גם ככה אתה מסכן בנסיעה חזרה, וגם במליאה, אתה דאבל מסכן. הכי רחוק זה שלומי, לא? הכי רחוק עכשיו זה אני או איל שמואלי, אנחנו מתפצלים. אל תיקח את הזכויות שלנו, הכי רחוק זה שלומי. אדוני היושב-ראש, השר שיצא, חבריי ועמיתיי ראשי הרשויות, חברי הכנסת היקרים שנמצאים פה, ואני רואה שנמצאים פה קואליציה ואופוזיציה מכל המפלגות, אני חושב שהממשלה החדשה עובדת חזק לכיוון מחיקת הגבולות בין המרכז והפריפריה. יחד עם זאת, כמו שאמרה חברת הכנסת יעל רון בן משה, והסיבה שביקשתי לצאת מוקדם יותר כי יש לי ישיבת מליאה, אם אתה יוצא טיפה מאוחר, אתה "חוטף" לפחות ארבע שעות נסיעה. אני אתן סקירה קטנה. עיריית מעלות תרשיחא נמצאת תחת הסכמי גג, שאנחנו הולכים להכפיל את העיר שלנו מ-25,000 כמעט ל-40,000 ויותר תושבים. יחד עם זאת, יש לנו אזורי תעשייה חדשים שאנחנו בונים. אני יושב יחד עם ראש מועצת כפר ורדים, איל שמואלי. אנחנו בונים שם אזור תעשייה משותף. יש לנו תיירות מצוינת, כל אחד מאתנו רוצה להילחם על כך שגם יהיו אוניברסיטאות או מכון כזה או אחר ללימודים. אני כבר לא נכנס למצב הביטחוני בצפון עליו דיבר השר. כמעט כולנו צמודי גדר, משה דוידוביץ יושב-ראש קו העימות שלנו. אני כבר לא נכנס לקטע של הביטחון, אלא מדבר אך ורק על פיתוח ערים פריפריאליות, יישובים פריפריאליים, שכוללים את כל התחומים שאני נגעתי בהם. את כל זה אנחנו יכולים להפסיד, או כל זה יקשה עלינו עוד יותר, אם כביש 6 לא יגיע לאזור שלומי, ואם הוא לא ימשיך אפילו למקומות אחרים. כמה שזה היום נראה מצחיק ואבסורד, אני יודע שיש גם תכנית רכבת לכיוון מעלות, אבל זה לטווח ארוך. נכון לעכשיו, אם אנחנו כרשויות, כתושבים של כל אזור הגליל, לא נקבל את כביש 6, כל מה שאני עכשיו סיפרתי עליו תיירות, פיתוח כבישים, תשתיות, התחדשות עירונית שאנחנו עושים בערים כל זה יכול להיות תחת סכנה אחת גדולה, אם כביש 6 לא יגיע אלינו, לפחות לאזור שלומי צומת כברי. אני לא ארחיב יותר, כי אני בטוח שיש לחבריי להוסיף עוד כמה דברים. אני מבקש מחברי אלכס היושב-ראש, תלחצו על משרד התחבורה לפתור לנו את התקלה המינימלית עכשיו, ותמשיכו אתנו לפיתוח תשתיות כל התחבורה, שחייבת להיות נגישה לתושב. אפשר לדבר גם על האוטובוסים, אבל כרגע אנחנו מתמקדים בכביש 6. אנא מכם, תאשרו לנו כבר את כביש 6 עד שלומי; שזה יהיה לא מחר, שזה יהיה אתמול. תודה רבה.

אלכס, אנחנו מכירים, אנחנו שירתנו יחד בחטיבת גבעתי. תגיד שהיית המפקד שלי. לא מפקד, מפקד טוב. האמת שכן. אני לא אדבר הרבה, אני אדבר חצי דקה. לא נשמע הזוי, שבאנו לפה כל ראשי הרשויות כדי לבקש להמשיך את כביש 6? רונן, כדי לבקש את המובן מאליו. את הבסיס של הבסיס של הבסיס, שזה כביש, ואני לא רוצה לדבר בהיבט הביטחוני מה קורה אם אין כביש 6 ואנחנו רוצים להעתיק כוחות, חס וחלילה, ואמרנו את זה גם בוועדת הכלכלה, שאם הגליל חלש, המדינה חלשה. כולנו כאן נסענו ארבע, חמש שעות, ויעל וחברי הכנסת שעוזרים לנו עובדים על זה כבר חודשים רבים, זה קצת הזוי. אנחנו שמחים שהמדינה מתפתחת, טוב לנו, אנחנו רוצים לחיות במדינה מצוינת ואיכותית כמו שמדינת ישראל נמצאת כרגע. כולנו בגליל באנו לבקש את המעט שבמעט, כי כשתהיה התשתית של כביש 6, נוכל לדבר על אזור תעסוקה, להשאיר את הצעירים, על השכלה גבוהה ועל בריאות ועל כל מה שצריך. תודה רבה, כבוד היושב-ראש, אני רוצה לומר תודה רבה לחברת הכנסת יעל רון. אנחנו מכירים אישית, היא שכנה שלנו, ונושא כביש 6 זורם עמוק, עמוק בדמה. לצערנו, התנועה שם לא זורמת, אבל הכביש זורם עמוק, עמוק בדמה. לגופו של עניין, אני חייב להגיד שאני קצת המום. אם אני לא מעודכן כראש רשות על המהירות שהחלטות משתנות, מה יגידו אזובי הקיר, שבחרו בנו כראשי רשויות, בחרו ב-120 חברי כנסת כדי לקבל את ההחלטות ולתקצב אותן? לפני תשעה חודשים יצאה אמירה ממשרד התחבורה, שהמשך כביש 6 צפונה מוקפא. התכנסנו, התארגנו, החלטנו לצאת לקמפיין, ואז הגיעה האמירה: הוא לא מוקפא, התכנון ממשיך, יש 60 מיליון שקל לתכנון, ונרגענו כולם. ועכשיו אני מגיע לפה הבוקר, ואני פתאום שומע אני מתעדכן פה כראש רשות.

אני מתעדכן עכשיו, שגם זה עצר בכלל. אי אפשר לעמוד בקצבים האלה של קבלת ההחלטות. למה אני מספר את זה? כי באופן אישי זה מדאיג אותי. באתי מעולם של קבלת החלטות ניהוליות. אם ככה מקבלים את ההחלטות, ובכזאת מהירות משרד התחבורה משנה את ההחלטות שלו, חבריה, אנחנו נמשיך לדבר, אני אישית לא מצליח לראות באופק, גם ביום בהיר ויפה, את כביש 6 בצפון, וזה לצערי הרב נושא כביש 6 לצפון זה לא צורך של תושבי הצפון, שלא נתבלבל, זה צורך של מדינת ישראל. אמר את זה רונן מורלי, שזה צורך ביטחון, זה צורך של התיירות בצפון, זה לחבר. אתה פתחת יפה אלכס, אבל עוד משפט אחד להשלים את מה שפתחת בתחילת הדיון: צריך לחבר את הפריפריה למרכז. כביש 6 מחבר פריפריה למרכז. תשתית רכבות מחברת פריפריה למרכז. אנחנו מנסים להיות מדינה מערבית, אבל אנחנו נשארים מאחורה בנושא התחבורה, אנחנו לא רואים את זה בשום מקום בעולם, בטח לא באירופה המערבית. אני חושב שברור, ברור שלהחזיר את ה-60 מיליון ששאלת את השאלה הנכונה איך הם נלקחו זה ברור שזה צריך לצאת היום, אבל זה piece of cake. צריך לתקצב את כביש 6 ולהוציא אותו לביצוע, כי אם לא יתקצבו אותו היום, אז אולי אולי יתכננו ב-60 מיליון, אבל מתי יתחילו? נצטרך לבוא לפה, כנראה עוד הרבה פעמים. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. קודם כל, אני מאוד שמח שאתם באים לפה, אבל אני מקווה שתבואו לפה בנסיבות טובות ולא בנסיבות לא טובות.

תקציב לגרביים בערך. אני לא הייתי מזלזל בשום שקל,

אני אשתדל לא לחזור על דברי חבריי, אבל אדוני היושב-ראש, זה אמור להיות חג שלנו, יום הגליל. שים לב על מה אנחנו מדברים.

אני מרגיש בוש ונכלם.

אני מרגיש בוש ונכלם. מגיעים לפה 10 ראשי רשויות מהצפון. אני חושב שאנחנו נסובים עכשיו סביב שולחן של הוועדה הכי חשובה בכנסת ישראל, בבית המחוקקים. חברת הכנסת יעל רון בן משה ועוד מספר חברות וחברים ייסדו את לוי הגליל, את שדולת הגליל, ותשמע על מה אנחנו נסובים, על 60 מיליון שקל. זה מזכיר לי כשאני דן במועצה שלי בתקציב של 400 מיליון שקל על תקציב לגרביים בערך. אני לא הייתי מזלזל בשום שקל, אבל אתה מסתכל על המשמעות. אני לא מזלזל בשקל, אדוני היושב-ראש, אני מדבר על המשמעות,

אדוני היושב-ראש, אני חושב שביום חג היינו צריכים לקבל בשורות על תכנית הצפון, על תקציבים לתשתיות חינוכיות, חברתיות, תשתיתיות, ואנחנו כמו קבצנים בפתח מתחננים. תקשיב מה עושים ראשי הרשויות לגבי משהו שאמור להיות חלק בלתי נפרד מתכנית ממשלתית, שהיתה צריכה להיות מזמן. שהיתה מאושרת. כן, אני עוצר כאן. אני לא אחזור על דברים של עמיתיי ראשי הרשויות, אבל כיושב-ראש פורום קו העימות אומר לך שעכשיו יש תרגיל צה"לי רחב היקף, מרכבות האש. אני אומר לך מתוך ידיעה של כוחות הביטחון, שבזמן חירום אנחנו ניקלע - - - אל תמשיך,

אז אני עוצר כאן.

חתן השמחה, גבי בבקשה. אני חתן השמחה? אליך זה צריך להגיע בסוף, לא? גבי טוען שנים, שממנו זה היה צריך להתחיל, והיום אנחנו מבינים כמה הוא צדק לפני 20 שנה. זאת בדיוק התפיסה. היום אנחנו מבינים מה הוא אמר לפני 20 שנה. בהחלט אנחנו מרגישים שהמדינה, הממשלה הזו וקודמתה שכחו את הצפון או הפקירו את הצפון. אנחנו רואים זאת בתקציבים היום יומיים שמועברים לדרום, וזה מצוין שמעבירים ומחזקים את הדרום, אבל אנחנו לא רואים שום היענות או אפילו ניסיון לשכנע את תושבי הצפון, שהממשלה אכן חושבת עלינו, וזה בא לידי ביטוי בכביש 6. לפני כארבעה חודשים היה כנס אצל ראש העיר בעכו. שרת התחבורה אמרה באופן מאוד מאוד ברור: כשנסלול את כביש 6, המשמעות היא שיהיו יותר רכבים, ויותר רכבים יגיעו למרכז. מה המשמעות של האמירה הזאת? המשמעות של האמירה הזו היא אחת שעדיף שתושבי הצפון יישארו בצפון, ולא יגיעו אפילו למרכז, אחרת אנחנו מקשים עליהם ויוצרים פקקי תנועה. חברים, כדי שהממשלה תגיד שהיא כן חושבת על הצפון, כביש 6 צריך להתחיל משלומי אל המרכז, ולא מהמרכז לשלומי. לכן לאמירה הזאת יש משמעות, שר הביטחון אומר זאת לא אחת, שצריך תמיד להשקיע מהצפון למרכז ולא להפך. לכן אני קורא כאן ליושב-ראש ולחברים ממשרד התחבורה: תתעוררו ותחזירו את המיליארד שקל שלקחתם לכביש הצפון, ואני לא מדבר על ה-60 מיליון, כי זה באמת לעג לרש, אנחנו לא נבקש פה נדבות. כביש הצפון חייב להגיע לשלומי, ובמסגרת של החלטת ממשלה הוא בעדיפות לאומית של המדינה. מי שחושב לרגע על המצב הטופוגרפי של תושבי הצפון, ואני אומר זאת, יהודים-ערבים 60%-40%, חברים אל תזלזלו באמירה הזאת. תחזקו את הצפון. הגיע הזמן לחזק את הצפון. כביש 6 יחזק את הכלכלה, את החינוך ואת כל מה שנדרש. עזבו הכול, תפתחו את כביש הצפון לשלומי, ותראו איך הצפון מתפתח עם הממשלה ועם ראשי הרשויות, וכמובן עם התושבים שלנו. כדי שהתושבים שלנו לא יהיו סוג ב', אלא סוג א', חזקו אותם. כביש 6 משלומי למרכז זו אמירה ממשלתית.

תודה רבה על הזכות לדבר, תודה רבה על הדיון. יעל, אני חושבת שעשית עבודה מטורפת ביום הזה. אני מקווה שנצא עם הבשורה. יגידו שאני קוראת שפתיים. יושבים מולי אנשי משרד התחבורה, שלא זוכרים על מה צריך 60 מיליון שקלים. אני רוצה להזכיר להם. בדיון הקודם בוועדת הכלכלה, הם דיברו על זה שהתכנון הסטטוטורי נמשך, הכול בסדר, הפקידו 9א, יפקידו 9ב, הכול מעולה, ועכשיו בואו נחכה שיחליטו איך להפעיל את הכביש, האם זאת תהיה הפעלה של המדינה, האם צריך לשלם? ועד שלא יחליטו על מודל הפעולה, לא ימשיכו בתכנון. ישבנו פה ואמרנו: יש צעדים שאפשר לעשות, מה שנקרא פרה-תכנון מפורט, שעלותם 60 מיליון שקל, והמשמעות שלהם היא קיצור של 14 חודשים ביציאה לביצוע של כביש 6 14 חודשים, שנה וחודשיים, 60 מיליון שקל. אני רק מזכירה לכם, שאותם 60 מיליון שקל הם קריטיים כדי לחסוך לנו שנה וחודשיים, קריטיים כדי שלא 11 ראשי רשויות רק מהגליל המערבי יגיעו לפה, קריטי שלא ניסע ארבע שעות הלוך וארבע שעות חזור. 60 מיליון שקל, שנה וחודשיים פחות. כשעברתי לגליל לפני 15 שנה, אמרו לו: בונים כביש 6 עד צומת כברי. עברו 15 מאז וכלום, וצודק חברי ראש העיר של מעלות, כשמדברים על תיירות ועל חינוך, כל נושא ישר קופץ לנו בראש: אבל איך יגיעו? אין תחבורה, אין כביש 6, אז 60 מיליון שקל זה מה שמפריד בינינו ומה שיעשה קיצור של שנה וחודשיים. אני ממש מבקשת שבוועדה הזו יוחלט על הקצאת הכסף, ולא עוד הפעם דיונים, כי לפני שלושה חודשים אמרו לנו דיון.

מי מקצה ואיך מקצים את ה-60 מיליון, כדי שנוכל להתחיל לעבוד, ושלא יבואו לפה עוד הפעם, זה מביך.

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה, אדוני. הדיון אמנם על כביש 6, אבל אני רוצה להתייחס באופן כללי ליום הגליל.

נולדתי בסיביר. כמעט כמו הגליל. נכון, באיזושהי עיר, והעיר הכי קרובה לעיר שלי היתה במרחק 350-300 ק"מ. מתייחסים לגליל כאל פריפריה? מבחינתי זה לא נתפס, מה זה 150-100 ק"מ? לכן כל הפערים האלה גם בחינוך, גם בתחבורה,

והייתי בקשר עם רונן בנושא של המרכז הרפואי, הם בלתי נתפסים מבחינתי והגיע הזמן לסגור אותם. כמובן שבשנה, שנתיים אי אפשר לתקן את כל הטעויות של עשרות שנים, אבל הגיע הזמן להתחיל, וצריך להתחיל עכשיו כבר בתקציב הקרוב.

אני אתקן אותך, אלה לא טעויות, זה היה בתקציב והוצא עכשיו. הגענו למשרד התחבורה, תסבירו לנו מה המצב. צהרים טובים ליושב-ראש הוועדה, לראשי הרשויות, לכל מי שהגיע. אני מנהל אגף בכיר פרויקטים, מנהל תשתיות משרד התחבורה. המשרד והעומדת בראשו רואים חשיבות רבה בפיתוח הגליל והנגב, וזה מקבל ביטוי בשטח. אנחנו מקדמים תכניות רבות הן לנגב והן לגליל, גם על ציר 4 לכיוון עכו-נהריה, גם על ציר 70. שמעתי פה אמירה שהופתעתי לשמוע, אני הרבה מאוד שנים בתחום, מרכז הוועדה מכיר אותי, בחיים שלי לא שמעתי אמירה שמישהו עצר קידום הארכת כביש 6 צפונה. השרה אמרה זאת. מצב כזה לא קיים.

תנו לי בבקשה להמשיך, ואז תוכלו לשאול.

מה שאני לא אדע לענות, אני אגיד בכנות שאני לא יודע ואשלים תשובה כתובה מטעם המשרד לוועדה בהמשך. המשרד באמצעות חברת חוצה ישראל מקדם במלוא המרץ פרויקט ארצי, כדאי כלכלית, אני הייתי מעורב באותה עבודה כלכלית מפורסמת, פרויקט סופר חשוב לגליל המרכזי ולגליל המערבי, פרויקט שיביא הצלה למערכת הדרכים באזור הצפון. אכן חברת חוצה ישראל מקדמת במרץ תכניות סטטוטוריות, שאותן בראש ובראשונה צריך להשלים לפני שאנחנו יוצאים לביצוע. אבל עוד לפני שאנחנו יוצאים לביצוע, צריכים לא מעט תקציבים להשלמת תכנון מוקדם, תכנון מפורט, הפקעות. אנחנו מדברים על קידומי זמינות, טיפול בתשתיות, אנחנו מדברים על פרויקט בתקציבים של למעלה משלושה מיליארד שקל. אנחנו מדברים על תקציבים רק לקידום זמינות, הפקעות, פינוי תשתיות וכן הלאה של מאות מיליוני שקלים, אנחנו לא מדברים על הסכומים שאתם נוקבים בהם. רכבת קלה - - - אני אמרתי ואני מתחייב לא להתחמק משום שאלה, גם אם אני לא אדע את התשובה. כמו שאמרתי, המשרד היום פועל להשגת תקציבים כבר השנה, ובוודאי לגבי שנה הבאה. היום המשרד באופן כללי נמצא בהיערכות לבניית תכנית אסטרטגית לדרכים עבור חברת נתיבי ישראל, נתיבי איילון, חוצה ישראל וכן הלאה. המשרד בוחן באופן חיובי הכללת כביש 6 צפונה במסגרת התכנית האסטרטגית לדרכים. זו אמירה, אני חוזר ואומר שלעולם לא עצרנו תכנון, אנחנו מקדמים במלוא המרץ. הצפי להשלמת התכניות ולהפקדת אישור התכניות בממשלה הוא בסדר גודל של סוף שנה, בחלק מהמקטעים אולי תחילת שנה הבאה, כך שעובדים על כך מאוד מאוד קשה. אבל שוב, אנחנו פועלים גם לבחון באופן מאוד חיובי לכלול הארכת כביש 6 צפונה עד כברי בתכנית אסטרטגית לדרכים לביצוע בשנים הבאות, וכמובן פועלים להשגת התקציבים הדרושים לתכנון, קידום זמינות, פינוי תשתיות, הרבה מאוד הפקעות. אתה אומר שלא היתה שום עצירה בתכנון של כביש 6 מיוקנעם לצומת כברי. חד-משמעית לא היתה שום עצירה. יושבים לידי נציגים של חברת חוצה ישראל, מקדמים היום תכניות סטטוטוריות כדי להגיע. יש בקטע מסוים תכנית בהפקדה עם מינוי חוקר, בקטע שני יש הפקדה. יש פה נציגה, סליחה שאני לא מכיר את שמך, אבל אני חושב שאת מכירה את הפרטים אפילו יותר טוב ממני, ואת יכולה להיות עדה לכך שאני מדייק. התכניות אמורות להיות מאושרות עד סוף השנה, מקסימום עד תחילת שנה הבאה. בסופו של דבר, בלי זה לא נוכל לדבר על שום ביצוע, ועוד לפני ביצוע, כמו שאני חוזר פעם השלישית, צריך לטפל בהפקעות ובתשתיות.

אבל מי עצר אתכם מלטפל כל השנים בהפקעות? למה היום אתה אומר שאתה רוצה לעשות הפקעות, כשעל כביש 6 מדברים כבר לפני 20 שנה? על מה אתה מדבר? עכשיו מתחילים מאל"ף את ההפקעות? הפקעות זה 10 שנים.

אנחנו כרגע לא הולכים לפתור את הבעיות של העבר. לא, מה שהוא אומר פה זאת חוצפה. הנושא על השולחן, ויעל העלתה הקפאת הליכי תכנון. אומר נציג משרד התחבורה שזה לא המצב. זה לא נכון. אני מעדכן אותך, שיש הקפאה של התכנון. לפני מספר חודשים שלחו ועדכנו אותנו, ששרת התחבורה מקפיאה את התכנון. הוצאנו לה מכתבים,

ובמכתב כלאחר יד היא אמרה שהיא החליטה בסוף לא להקפיא את התכנון. איפה זה עומד? אתה מדבר על הקפאות, אתה יודע כמה שנים לוקח להפשיר הקפאות? כביש 6 היה מתוכנן לפני 20 שנה, עכשיו אתה רוצה להתחיל את המשחק מחדש? נראה את הכביש בעוד 30 שנה? כבוד

העניין הוא העבודה במקביל. אני מסכימה איתם שהתכנון הסטטוטורי לא הוקפא, אבל יש אפשרות לעשות עוד מהלכים, שיקצרו את השלב הבא, והם עולים 60 מיליון, אז שלא יזיזו אותי. הבנתי. נתיבי ישראל. לא נתיבי ישראל, חוצה ישראל. אני רוצה לענות, אני בכל זאת נציג המשרד ויכול לענות בשם חוצה ישראל, בכל זאת החברה כפופה לנו. אם נרצה לרדת לפרטים, גם לשם נגיע. לא הוקפא תכנון סטטוטורי. תכנון סטטוטורי הוא השלב הקריטי, זה השלב הכי קריטי בקידום תכניות לביצוע. הוא לא מוקפא ליום אחד ומקודם, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה.

אכן אתה צודק, יכול להיות שאפשר היה לעשות את זה מהר יותר, רק אני מזכיר לכולם שפעלנו תקופה מסוימת ללא תקציב. אל תכניס אותי בחזרה לתוך ההיסטוריה. הדיון הזה נועד להבין האם יש בעיה,

לפתור אותה. ולוחות זמנים. חלק מזה זה גם לוחות זמנים. לכן אני רוצה לשמוע תשובות לשאלות שנשאלות כאן. העובדה שבמשך 20 שנה ויותר כל הפריפריה בכלל והנושא של כביש 6 הוזנחו ולא טופלו, את זה אנחנו יודעים. אבל אנחנו פה כדי שזה לא יקרה יותר וכדי שנוכל לקדם. אומרת פה לי-את, שניתן לעשות פעולות נוספות כדי לצמצם את לוח הזמנים ושהיה דיבור על 60 מיליון שקלים, שכרגע אין, ולזה אני רוצה תשובה. לגבי התכנון, עצירת התכנון והתכנון הסטטוטורי, אני עניתי ואני חושב שמיצינו את זה. ולדימיר, האם מיצינו או לא מיצינו, אני אחליט. תענה בבקשה לשאלה ששאלתי, האם יש פעולות נוספות שתוקצבו בתקציב 21'-22', שניתן היה לעשות ואתם החלטתם שלא, ולקחתם את הכסף למקום אחר? אני אענה על זה אחרת. לא, תענה איך ששאלתי. הגדרת השאלה היא קצת בעייתית, אנחנו לא לקחנו שום כסף למקום אחר או ביטלנו אותו. קיבלנו כסף לתכנון סטטוטורי, הכסף הזה מנוצל עד תום. כמה כסף קיבלתם? 60 מיליון שקל, הכסף מנוצל לתכנון סטטוטורי. האם ואני מקדים את שאלתך ניתן, האם ראוי, האם נכון להקצות תקציבים נוספים להאצת קידום תכנוני סטטוטורי של הפרויקט להפקעות קידום זמינות? אכן כן. שאלתם אותי, ואני עונה לכם, המשרד פועל לבחון באופן חיובי לכלול את הפרויקט בתכנית אסטרטגית למימוש. התכנית האסטרטגית היא לא לעשור הבא, אלא למימוש בשנים 23' ואילך, גם את הפרויקט הזה, משמע אנחנו נפעל מול אגף התקציבים לקבלת לא רק 60 מיליון שקל, 70 או 80, אלא מאות מיליוני שקלים לקידום זמינות. אלה הפעולות שאנחנו ננקוט. חוצה ישראל,

רק שאלה קטנה, האם כל ה-60 מיליון נוצלו? הוא אומר שכן, בואו נשמע. כל ה-60 מיליון נוצלו? הם מנוצלים, אנחנו עוד לא סיימנו את השנה. כל היתר צבועים

לפי תכנון.

יש תקציב לקידום סטטוטורי של הארכת כביש 6, קטעים 9-8. ה-60 מיליון מספיקים לשלב הזה? אבל אלה לא ה-60 מיליון האלה. צהרים טובים, תודה על ההזמנה. אני סמנכ"ל זכיינות בחברת חוצה ישראל. אנחנו זרוע הביצוע של משרד התחבורה לביצוע הפרויקט הזה ועוד פרויקטים רבים נוספים. אני אנסה לסייע כמיטב יכולתי כרגע בסוגיה הזו של התקציב. אנחנו אכן תוקצבנו בסכום של כמעט 60 מיליון. הסכום הזה טרם מוצה, אבל אנחנו הולכים למצות אותו בעתיד הלא רחוק. מתי אתם מתכוונים לסיים את התכנון? אני אתן עוד לוחות זמנים,

שאנחנו לנושא התכנון הסטטוטורי כרגע מתוקצבים. לשאלתך כבוד יושב-הראש, אתן מעט יותר פירוט על לוחות הזמנים, הקטע הדרומי יותר מאעבלין עד אזור מחלף מכר המתוכנן, אנחנו כבר מחכים למסקנות של החוקר שמונה. אנחנו מאוד מאוד מקדמים שם, ואנחנו מקווים שנקבל את מסקנות החוקר בקרוב ונקבל תוקף. הקטעים הצפוניים יותר, במהלך החודשים הקרובים אנחנו מקווים שאנחנו נמצה את הדיון בהתנגדויות שהוגשו. המקטע האחרון עד אזור מחלף ראש הנקרה, מה שאמור להיות מזרחית לכביש 4 היום, באזור בין ראש הנקרה לבין שלומי, אנחנו כרגע לפני הפקדה, אנחנו מקווים שבמהלך שנה הבאה אנחנו תוקף. זו התשובה לגבי הכסף ולגבי לוחות הזמנים.

כאחד שלא מבין איך בונים כבישים, מה השלב הבא? לקדם מכרז בכל שיטה שלא תיבחר על מנת לקדם את הביצוע. מה העלות הצפויה של כתיבת המכרז? השלב הבא, וזה לא משנה איזה מתכונת תיבחר ליישום הפרויקט, והוא טרם סוכם, הוא קריטי ביותר ואותו אנחנו מנסים להקדים לשנים 22'-23'. זה תקציב גדול, אני חוזר ואומר שאלה מאות מיליוני שקלים לקידום זמינות והפקעות.

הפקעת שטחים, פינוי תשתיות גז, חברת חשמל. זה לא תוקצב בעבר? זה לא תוקצב בעבר.

חשוב כיצד אנחנו נקדם את ביצוע הפרויקט, זה אלף-בית לפנות ולהכין את הציר לסלילה. בלי שאני מפקיע שטחים, בין אם הם פרטיים ובין אם הם של ארגונים כאלה או אחרים, פינוי תשתיות חברת חשמל, גז - - - ואפשר לקדם מכרז במקביל לתהליך הזה או שלא? הכנת מסמכי מכרז, תכנון מוקדם מפורט, תלוי איזו שיטה תוחלט על ידי הגורמים הרלוונטיים במשרדי התחבורה והאוצר. ברור, תמיד התהליכים מתקדמים במקביל. אמורים להתקדם, הם לא מתקדמים במקביל. יש תהליכים שלא ניתן לבצע במקביל, לדוגמה: ככל שאין קו כחול מאושר, דהיינו אין תכנית סטטוטורית מאושרת, במקרה שלנו ממשלה, לא נוכל להפקיע. האם יש תהליכים שניתן לקדם? אתה יודע לאן אנחנו חותרים. אני מעריכה מאוד את העמדה המקצועית שלך, אבל בוא נעשה את זה קצר, האם בסוף השלב הזה אנחנו עומדים להיתקע? האם יש דברים שניתן לקדם היום במקביל, ומכיוון שמשרד התחבורה לא קידם אותם, הם לא מתקדמים? אתה עונה לנו עוד פעם ועוד פעם לשאלות שאולי לא מדויקות מקצועית, במקום להגיד: תקשיבו חבר'ה, לפי התכנית הממשלתית היינו כבר אמורים להיות במקום אחר, חסר לי תקציב לזה, וזו האמת כנראה, אני רק לא מצליחה להביא אותך לזה. ראשית, לו היה תקציב גדול יותר, יכול להיות שבאמת היינו במקום אחר. זאת אומרת אנחנו בעיכוב של 15 שנים,

יכול להיות, אני לא יודע. מה זה אתה לא יודע?

יושב-ראש הוועדה סיכם שלא מדברים על העבר, אז אני לא מנתח את העבר, אני מסתכל קדימה. בנקודת הזמן הנוכחית נוצר עיכוב, מכיוון שחסר תקציב להתקדם במקביל. השאלה אם זה נכון, השאלה אם הטענה הזאת נכונה. צריך לשאול את משרד האוצר. לא, לא קשור, את התהליכים הם קובעים, לא משרד האוצר. אתה רוצה לקרוא לזה 60 מיליון כאלה או 60 מיליון כאלה, אני רואה לידך

אם אנחנו לרגע שוכחים את העבר ומסתכלים בכל זאת קדימה הכיצד, יש תהליכים שניתן לעשות אותם במקביל, למשל הכנת מסמכי מכרז, לא חשוב באיזו מתכונת. האם תכננתם לעשות את זה, ובגלל מחסור תקציבי זה לא מבוצע? האם זה דבר שלוקח כל כך הרבה זמן ביחס להפקעות ולקידום זמינות?

אנחנו צריכים להסב תשומת לב למשהו שהוא הרבה יותר מורכב מכתיבת מסמכי המכרז. את התהליך הזה של הפקדות וקידום הזמינות הם לא יכולים לעשות כל עוד הושלם התכנון? סטטוטורי. כבוד היושב-ראש, ברשותך, אני שומע פה את השיח. מצד אחד לא רוצים להיכנס לעבר, וגם אני לא רוצה להיכנס לעבר, אבל אני שומע מהדברים של המכובדים פה, שהם האותוריטה, לדעתי הכי מקצועית במדינת ישראל, לפיתוח כבישים ותחבורה ציבורית: 1. אני מבין שמדינת ישראל, אחרי 74 שנה, החלה השנה תכנית ארצית לדרכים, ככה אני מבין שזה נולד היום. בתור אזרח, קצת לא מובן לי איך בגיל 74 עוד אין תכנית ארצית לדרכים, 2. אני מבין שהרחבת כביש 6 צפונה, הדיונים החלו רק לא מזמן, לפי מה שאני שומע לפני מספר חודשים. אם זה כך, וצריך לחתור כדי להבין אם זה כך, אני ממליץ לוועדת הכספים בראשותך כבוד היושב-ראש, ואני סמוך ובטוח שזה אפשרי, להוביל מהלך של צמצום הפער שנולד ב-15 שנים, 20 שנה או 30 שנה, אני מבין שזה 74 שנה, לצמצם את הפער הזה ולתקצב בהחלטת ממשלה את הרחבת כביש 6 בתקצוב מלא מפיתוח, מתכנון ועד גמר תוך חמש שנים ולסגור את הסוגיה הזאת לתמיד. אחרת אנחנו ניפגש פה בעוד 15 שנה ונדון על ה-15 שנה הקודמות, שזה הזמן הנוכחי. תודה. אפשר לשמוע את

האם הסעיפים שכבר הוזכרו כאן להכנת מכרז, להפקעות, לסקרי קרקע כבר היו על הנייר? כבר היו באישור או לקראת אישור ונלקחו לסעיפים אחרים, ולכן ייווצר עיכוב? נוצר עיכוב? אלך לסוף, אם משרד התחבורה שיוצאים ממש מחר בבוקר, ייקח שמונה שנים. כדי לצמצם את לוחות הזמנים האלה, אמרה כאן לי-את נתונים נכונים, שדיברנו עליהם גם בוועדת הכלכלה, אפשר לצמצם בערך בשנה, שזה גם מה שאמר כאן נציג משרד התחבורה. אפשר להתחיל את מסמכי המכרז, להתחיל לארגן את כל הצוותים האלה בוועדות המכרזים. ולדימיר, למה לא עושים את הפעולות האלה? אני אלך רגע מהסוף. אם משרד התחבורה מחליט שמקדמים את הפרויקט הזה בכל הכוח ויוצאים ממש לדרך מחר בבוקר,

כדי לצמצם את לוחות הזמנים,

שאפשר לצמצם בערך בשנה. זה גם מה שאמר נציג משרד התחבורה. אפשר להתחיל להכין את מסמכי המיון המוקדם,

כל צוותי ההפקעות, להתחיל לארגן את כל הצוותים האלה ואת ועדות המכרזים. ולדימיר, למה לא עושים את זה?

ולדימיר, למה לא עושים את הפעולות האלה? התקציב שקיבל משרד התחבורה הוא עבור תכנון סטטוטורי,

שיהיה במקביל, זה התכנון המפורט.

אני לא יודע מה

ואו, לא הכרתי את ה-60 מיליון האלה, אני הולך לעשות שיעורי בית ואני חוזר עם תכנית. ביקש ממנו יושב-ראש ועדת הכלכלה, מיכאל ביטון, לחזור עם תכנית ל-60 מיליון, עברו ארבעה חודשים וזה לא קרה. זאת אומרת שאבי מודע ל-60 מיליון, היה על זה דיון. אני לא יודעת להגיד מה החלטתם ומה לא, אבל ברור לנו שה-60 מיליון האלה הם עקב אכילס בתכנית. בין שבע לשמונה שנים זה הרבה זמן,

בין שבע לשמונה שנים זה עוד מלחמה, זה עוד ילדים שנוסעים שש שעות, וזה עוד הרבה דברים.

אנחנו מבינים את המשמעות של הנקודה, אני רוצה ולדימיר שתמשיך. למה אתם לא עושים את מה שנאמר? אנחנו בוודאי עושים, זה בדיוק השלב שאנחנו נמצאים לקראת חודש יוני בדיוני תקציב. אנחנו מתחילים ליישם, מארגנים היום את תכנית חומש לדרכים החדשה היו כבר הרבה מאוד שנים. כביש 6 צפונה הופיע בקודמות? כן, הופיע עם סכום. למה הוא יצא משם? כבר 6 הושם קטעים 7-3, עובדה שזה הופיע בתכניות חומש הקודמות, ואכן בשעה טובה הפעלנו ופועל כביש 6 קטעים 7-3. גם 9א היה. בתכניות הקודמות יישמנו את קטע 18, והיום חוצה ישראל מקדמים הרחבה של קטעים 11 ו-2, יוקנעם-עין תות. חומש הבא של כלל גופי התחבורה, שזה נתיבי ישראל, חוצה ישראל וכן הלאה, תתחיל באחד בינואר 23'. המשרד בוחן באופן חיובי לכלול גם הארכת הקטעים של כביש 9-8. מה זה 9-8? 9-8 זה הקטעים של צומת

הם הופיעו בתכנית הקודמת, הם הופיעו ונמחקו. הכביש הזה מעולם לא אושר לביצוע,

אבל הסעיפים האלה הופיעו בספר של נת"י,

אני מתנצל שניה, אבל אני רוצה להבין את מה שאתה אומר, כי התקשיתי להבין. תכנית החומש הנוכחית לחמש שנים שמתחילות בינואר 23'

אני רק רוצה להבין, התכנית כבר כתובה, או שעכשיו מתכננים אותה? עכשיו אנחנו בשלבי סגירה של התכנית. לשיטתך ולהבנתי, אלא אם כן תתקן אותי בטעות, אנחנו בחודש מאי 2022, בדיוק שישה חודשים לפני התחלת, או רצון להתחיל את תכנית החומש הבאה, והיא עדיין לא סגורה, זה נכון מה שאני הבנתי? זאת אומרת שתכנית חומש לדרכים במדינת ישראל ארבעה חודשים לפני לא סגורה, אני פשוט לא מבין ואני רוצה להבין את מה שאתה אומר. יש תהליך עבודה מקצועית, שהחל לפני הרבה מאוד זמן, בו נידונים פרויקטים של כל אחת מהחברות הכפופות למשרד התחבורה, כולל חוצה ישראל, בהם אנחנו בוחנים מה לכלול. בסופו של דבר, פרויקטים זמינים, פרויקטים שלקראת השלמת זמינות סטטוטורית, פרויקטים כדאיים, פרויקטים חשובים מתחילים כמו כל - - - והמשך כביש 6 - - - ולדימיר, לפי מה שאתה אומר ומה שאני מבין ממך, כביש 6 אצלכם בכלל לא בעדיפות. אם אתה חצי שנה לפני ולא יודע מה אתה עושה, כי אתה אומר שיש לך פרויקטים ומיזמים בעדיפות ובעלות תקציבית. אמרתי א', ואתה לוקח את זה לכיוון ב'. אם מישהו מהסובבים הבין משהו אחר, שיגיד. לצורך ההגינות, נאמרה פה אמירה, שאני חושב שהיא חשובה. נאמר פה שמשרד התחבורה הולך להכליל את הקטעים הרלוונטיים בתכנית חומש הקרובה, שמתחילה ב-23'. אבל הוא מסביר לך שהתכנית הזאת עדיין לא סגורה. אתה יודע איך זה הולך. אנחנו נמצאים בלופ, יש פה גם אי הסכמה על העובדות, ולכן אנחנו לא נצא מהלופ הזה, לפחות לא עכשיו ולא בדיון הזה.

אני מקווה שתסכימי עם זה, אנחנו נעשה פגישת עבודה מסודרת מול משרד התחבורה,

על מנת שנוכל להבין את הפרטים, נשב מול המסמכים ונוודא איפה האמת. שנית, צריך להבין שאם תכנית החומש מתחילה באחד בינואר 23', היא צריכה להיות מתוקצבת בתקציב הקרוב, ודיוני התקציב מתחילים עכשיו, אז יש לנו את כל הכלים לבחון איפה הדברים עומדים. אנחנו נעשה את שיעורי הבית שלנו בכנסת מול הממשלה, נראה איך יתחילו דיוני התקציב, נראה אם זה בפנים או לא בפנים. אם לא בפנים, חס וחלילה, נקיים כאן דיון נוסף ונעדכן, כמובן את ראשי הרשויות וגם את כל תושבי הגליל, על המצב של כביש 6, כי אני חושב שגם אתם ראשי הרשויות שדיברתם כאן, הצבתם במוקד את הנושא הזה והוכחתם לנו עד כמה האזור הזה, לא רק של הגליל, היום אנחנו מדברים על הגליל, הוא מוזנח ולא מטופל בהרבה מאוד תחומים. אין שום ספק שהחיבור של הגליל באמצעות כביש 6, העורק הראשי התחבורתי של מדינת ישראל, ייתן בוסט לפיתוח של האזור הזה, ואני לא אצטרך לאחר בחצי שעה, כשאני נוסע מזאב נוימן לדימה אפשטיין, מעכו לנהריה, בגלל שאני עומד שם בפקקים. אני מסכם את הדיון בכך שאנחנו נבצע ישיבת עבודה מסודרת מול משרד התחבורה יחד עם יעל, ואם חברי כנסת נוספים רוצים להצטרף, כמובן בשמחה. נעקוב מה קורה עם זה בתקציב הבא, בתקציב 23', ואני גם מתחייב שאנחנו נקיים כאן דיון נוסף כדי לעדכן אתכם על המצב. בכל זאת יום גליל שמח לכולם. יעל, תודה רבה על הדיון.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10.